בוקר טוב לכל מי שאיתנו בזום. בוקר טוב לרועי דרור שנוכח איתנו פה בישיבה. אכן, כמו שאמרנו פה בחצי הלצה, לעיתים חברי הכנסת לא מגיעים לדיונים שנראים מאוד מאוד מורכבים. אני אתן לרועי ממשרד ראש הממשלה להציג את כל הנושא בהתייחסות מרחיבה. אני רואה שנרשמו הרבה אנשים לדבר. אני שמח על כך. אני אתחיל בזה. שאר ההתייחסויות שלי לנושא באופן כללי ואת כל ההיבטים שלו אני אגיד במהלך הדיון.

אנחנו באיחור קל אבל מתחילים. קודם כול, תודה ליושב-ראש הוועדה על הדיון. אני אתייחס בקצרה לנושא מאוד מאוד מורכב שעסקנו בו בחודשים האחרונים. הנושא הוא: מקצועות הבריאות. הדגש פה יהיה על מערכת החינוך, כי זו ועדת החינוך ואנחנו רוצים להיות רלוונטיים. אבל צריך להבין שאנחנו עוסקים בכלל מקצועות הבריאות, כי הטיפול בהם במשרד החינוך או במשרד הבריאות משפיע אחד על השני. אנחנו כמובן רוצים להציג לכם כמה שיותר את כל התמונה עם הניואנסים שרלוונטיים למערכת החינוך. אז קצת למי שלא בא מהרקע של מקצועות הבריאות כמוני עד לפני כמה חודשים, בעצם במשרד החינוך אחראי על מתן טיפולי פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק לתלמידי החינוך המיוחד, חוק החינוך המיוחד מ-1988. בעבר זה היה בעיקר במוסדות החינוך המיוחד. המקצועות האלה גם עוגנו בכנסת ב-2008 בהסדרה מסודרת לכל מקצוע ומקצוע, איזה רישוי צריך לעבור, איך אפשר להיכנס, מה הטיפול וכיוצא בזה. בעצם יש פה איזשהו דיאלוג בין הטיפולים בתוך מערכת החינוך, כל הטיפולים שהילדים וההורים שלהם מקבלים גם בחץ בקופות החולים ובמערכת הבריאות. רק שנבין שנייה את סדר הגודל. אז יש בערך 260,000 תלמידים בחינוך המיוחד, מתוכם 160,000 בשילוב. כלומר, זה לא איזשהו אירוע נקודתי.

אם אנחנו קופצים לשקף הבא קצת לנסות להתחיל לגרד את הבעיה, אז אנחנו מתחילים לראות פערים של כוח אדם גם באיוש וגם בקבלת שירות במגזר הציבורי בעיקר. אנחנו רואים שקשה למשרד החינוך לגייס ולשמר בעלי מקצוע באיכות גבוהה, שכמובן זה פוגע באיכות הטיפול ובמשך הטיפול. אנחנו גם רואים הרבה סימפטומים בתוך המערכת להגדרת הבעיה הזאת. אנחנו רואים טיפולים חלופיים, אנחנו רואים שעות הוראה משלימות, אנחנו רואים טיפולים באומנות, אנחנו רואים כל מיני טיפולים שמתחילים ככה להיכנס דרך הסדקים, שהם במקום הטיפול של מקצוע הבריאות כפי שאמור להיות לפי החוק. אנחנו רואים פערים בולטים במיוחד באזור הדרום, אבל לא רק. גם מתחילים לראות טיפולים במגזרים מסוימים באזורים נוספים מלבד אזור הדרום. ואנחנו יודעים שהדבר הזה לא ממופה. בעצם למה אנחנו באים לכאן? כי הבעיה הזאת, שמתחילה לצוף יותר ויותר, צפויה להחריף. למה היא צפויה להחריף? את התיקון לחוק החינוך המיוחד הוועדה הזאת מכירה. אין לי צורך לפרט עליו. אבל בעצם התיקון משפיע על מקצעות הבריאות בשני אופנים.

בעצם העובדה שהילדים עוברים ממוסדות ייעודיים לחינוך מיוחד ומתפזרים בין מספר מסגרות זה אומר ששם בעל המקצוע צריך לפצל את עבודתו בין מקום אחד לבין מספר מקומות, כאשר המעבר ביניהם כמובן לא מוכר או נעשה בהסדרה. ואז בעצם אותו בן אדם או מועסקת בעלת רישיון במקצועות הבריאות צריכה להתפצל בין מספר מסגרות. כמובן, יש יתרון לגודל ולתשתית. במתי"א או בבית ספר לחינוך מיוחד יש תשתית טיפולית בפיזיותרפיה בוודאי, אבל גם בקלינאות תקשורת. ואנחנו באמת רואים את ההנחה הזאת של חוק החינוך המיוחד מתחיל להשפיע על מקצועות הבריאות. בעצם הקמנו צוות בין-משרדי, והלכנו ללמוד גם מהגורמים הממשלתיים וגם מהשטח. ואני רוצה להגיד תודה רבה לשותפות בין משרד החינוך למשרד הבריאות כדי לפתור את הבעיה וגם לאוצר ולרווחה. התחלנו בעצם לאסוף נתונים כי אין נתונים ותכף נצלול אליהם. וביצענו סקר. הסקר היה כדי להשלים נתונים שאין לנו במערכת. 7000? 7,300 איש ענו, שהם 40% מהמועסקים. איך הגעתם אליהם? בפייסבוק, במייל ודרך המתי"אות. הצוות שלי בגדול מיפה כל פינה במקצועות הבריאות והגענו ל-40% מהם. והסקר, בסופו של דבר, מאפשר לנו לבנות מודלים מדויקים. רגע, רק שאלה. אנחנו לא נוכל להיכנס פה לעומק, לכמה הסקר מייצג.

40% סביר שמייצג את רוב האוכלוסיות והמגזרים.

אבל כמה אתה יודע שההתפלגות מספיק - - - אז הוא מתפלג לפי הסטטיסטיקה של הלמ"ס ולפי הסטטיסטיקה הכללית בצורה גם מגדרית, גם גאוגרפית.

במיוחד שמתי לכם את השקפים האלה בטופ למי שרוצה. מייצג ברמת האחוז את המדגם של מקצועות הבריאות.

ונצלול לדוגמאות מהסקר כדי להבין כמה הוא מייצג. אנחנו יכולים להגיד ששלושת רבעים מהמועסקים מועסקים במידה כזו או אחרת במגזר הציבורי. ואנחנו יכולים להגיד שיש שם הרבה מאוד צורות העסקה. צורת העסקה השכיחה ביותר היא שאתה בעל מקצוע בכמה מקומות שונים. כלומר, אין לך כמעט משרות מלאות - - מלאות. - - במקום אחד. אתה בדרך כלל תועסק בשתיים או שלוש מסגרות, פעם אחת כשכיר, פעם אחת כעצמאי. בשקף הזה שמוצג לוועדה אתם יכולים לראות את האופנים השונים שבהם מקצועות הבריאות מועסקים. זה גם איזושהי התפתחות של המקצועות האלה בשנים האחרונות. כי אנחנו יכולים להגיד בוודאות שבעצם חלק מבעלי המקצועות עושים השלמות במגזר הפרטי או במקומות אחרים כדי לענות על בעיות שיש במקצועות האלה. אם נסתכל על השקף הבא, בעצם רצינו להמחיש את החלוקה בין הציבורי לפרטי. זו לא אמירה נורמטיבית. כלומר, שנייה שנבין את המקצועות האלה לעומק, אז בעצם בערך 65% משעות העבודה שמוקצות על פי חוק הולכות לעבודה באלמנט הציבורי. יש לזה משמעויות של שוויון בטיפול ויחסים בטיפול וכיוצא בזה. ו-35% בפרטי. ככל שיהיה לחץ יותר גדול על ביקוש של המקצועות האלה, ככה נראה את הנתח של הפרטי עולה. ויש לזה השלכות. גם אם זה בסדר,

מבחינת מדיניות, צריך לדעת איך אנחנו נותנים שירות כשההתפלגות היא כזאת. אתה אמרת שזה בסדר? או שאתה אומר שגם אם נגיד - - - אני אומר שאנחנו צריכים אם אתה מביא אותנו כממשלה לשוק שקיים , כאילו לשם הדיון, אם אנחנו בתמהיל פרטי-ציבורי, אנחנו צריכים להבין שבתמהיל פרטי-ציבורי, כאשר יש לחץ, יש הרבה ביקוש למקצועות הבריאות, כנראה שמוסדות מסוימים יכולים לתת מענה ומוסדות אחרים לא, תלוי בהסכמי השכר שלהם, תלוי ביכולת שלהם לתת מענה לסוגיות של בעלי המקצוע שהם דורשים אותם. אנחנו צריכים להבין שבסוף היום עומד שם בן אדם עם רישיון שעושה את השיקולים שלו, שיקולים רגילים ונורמטיביים. ובסוף יכול להיות שהוא לא יגיע לעבוד במשרד החינוך. מכל השיקולים האלה אנחנו צריכים להבין איך זה משפיע על הטיפול של משפחה עם ילדים עם צרכים מיוחדים.

בשקף הזה אתם רואים את התפלגות בתוך המגזר הציבורי. ואני רציתי להגיד שנייה תסתכלו על קלינאות תקשורת, מחצית מהמועסקים במגזר הציבורי מועסקים בקלינאות תקשורת במשרד החינוך. כלומר, משרד החינוך הוא שחקן מאוד מרכזי פה. ולכן אנחנו מתכנסים בוועדת החינוך כדי להבין את ההשלכה של זה על מערכת החינוך ועל רפורמת השילוב. 30% בעצם מהמקצועות מועסקים על ידי משרד החינוך. כלומר, שליש מהשוק נמצא במערכת החינוך. לא דיברתי כמובן על עמותות וארגונים, שאני מניח שנמצאים בזום. אבל גם הם יכולים לתת מענה משלים וכיוצא בזה. זה בעצם חלק עיקרי בקופות. צריך להבין את המשחק הזה בין השחקנים השונים, שזה לא עניין של משרד אחד. לכן הקמנו בעצם את הצוות הבין-משרדי כדי שההמלצות יהיו המלצות רוחביות. יש פה הרבה מעל 100% בכפילות.

כי לפעמים יש לך כפל של העסקה. איפה בדרך כלל הכפל? טוב, זה יכול להיות הכול מהכול. בשקף הקודם אתה יכול לראות.

ניסינו לעשות הצלבות בין צורות העסקה לבין המקומות.

אני אגיד שבמערכת החינוך מרבית המועסקים הם דרך המתי"אות, שהם מרכזים שעושים עבודה מופלאה אני אגיד ובאמת נותנים מענה להרבה מאוד הורים וילדים.

הסתכלנו על הבעיה מקרוב. כאילו בחנו אותה גם מעבר לסקר הנתונים, גם ראינו מתי"אות ביחד עם משרד החינוך. והסקר יש בו עוד הרבה הרבה נקודות, אבל שאלנו את בעלי המקצוע על כל מיני כיווני פעולה אפשריים שחשבנו עליהם: מה חשוב לכם?

מהגופים האלה ראה את הסקר? מהמשרדים? כן עשינו הצגה לפני הקורונה. הקורונה קצת האטה את העבודה של הצוות, אבל עשינו הצגה של הסקר למשרדים. אנחנו מתקפים את הסקר מול המשרדים. לפעמים,

למשרד הבריאות יש דברים שאנחנו ניתחנו בסקר בצורה א' והם רואים את זה בצורה אחרת. אבל בגדול אחרי מעבר למשרדים, אנחנו ננגיש את הסקר החוצה וניתן גם את הפרשנות של המשרדים כדי שהקורא, נקרא לזה, מהחברה האזרחית או חבר כנסת יוכל להבין בעצם את נתונים האלה. אלה נתונים שאין לנו שום בעיה לחשוף אותם. והם גם יהיו בדוח המסכם של הוועדה. כל הנתונים. חשבתי מה בוועדה - - - לא.

זה חלק מהנתונים.

יש לנו 200 עמוד של אקסלים ככה - - הבנתי. - - שאפשר לשאול על כל בעיה. וגם אנחנו רוצים להגיד שחלק מהעריכה של הסקר הייתה לתת לבעלי המקצוע במשרדי החינוך והבריאות כלי עבודה בשנים הקרובות, לכוון את המדיניות שלהם, לאו דווקא בדוח. אנחנו לא נחליף את שיקול הדעת של אף, נקרא לזה, רגולטור או מעסיק בתוך המערכת. ולכן הייתה לנו חשיבות לדבר הזה. אז אני אתן דוגמה של מסלול ההתמחות. כשאתה נכנס למערכת, לקלינאות תקשורת, אתה עוסק בתחום עשר או 20 שנה ויש לך התמקצעות ספציפית במקצועות הבריאות האלה, במקצועות בריאות אחרים אין התמחות.

אחד הנושאים שאנחנו שוקלים הוא לתת התמחות כזאת. במה היא יכולה לעזור? אז לטענת המועסקים היא יכולה להעלות את השיפור באיכות הטיפול. יש לזה כמובן השלכות נוספות, כמו מניעת שחיקה ודברים נוספים. אבל בעצם בדקנו את כל כיווני הפעולה של העבודה של הצוות מול המועסקים עצמם כדי שנקבל בסופו של דבר החלטות יותר מותאמות

שוב, לכל כלי מדיניות יש יתרונות וחסרונות.

ישר קופץ לי - - - ברור. סגירות של נכון. סגירות, עיכוב, תקנים. עולם ההתמחות הוא תמיד - - - נכון, נכון.

בגלל זה לכל כלי מדיניות יש יתרונות וחסרונות.

אנחנו בדוח המסכם של הצוות כמובן נצביע על כל הדברים האלה ומה המלצות שלנו. אבל רצינו להגיד שעל כל אחד מהכיוונים דיברנו ישירות בעצם עם המועסקים כדי להבין גם מהם איך הם רואים את כליי המדיניות האלה. אני רוצה להגיע לתחזית ולדבר שנייה על התחזית. פה זה בעצם פרמטרים שחשובים למועסקים. גם יש לנו פילוח של כל אחד מהענפים, אילו דברים חשובים להם. אנחנו רואים לדוגמה שבמגזר הציבורי הביטוח המקצועי והיתרון לעניין משחק פקטור משמעותי לבחירת המקצוע.

אנחנו צריכים להתאים את כליי המדיניות שלנו גם לצרכים ולטעמים של המועסקים. כרגע זה 20,000 מועסקים.

לדבר על כמה מועסקים יהיו באירוע הזה בעוד כמה שנים. רגע, שקף אחד אחורה, על התחזית.

זו התחזית שכולנו מכירים, תחזית הלמ"ס. זו תחזית כל עוד אין שום שינוי של הקיים?

אלה מספרי תעודות זהות. יש פה ילדים שנולדו.

נולד לפני ארבעה חודשים,

בסדר? ונגיד שב-2035, אנחנו נגיע לאוכלוסייה יותר גדולה, זה לא סוד, ואוכלוסיית הילדים בתוכה הולכת לגדול בצורה משמעותית. כלומר, מערכת החינוך תתמודד עם הרבה יותר ילדים. מתוך זה אנחנו יכולים להגיד בשקף הבא שיש תחזית מאוד מאוד ברורה לגידול באוכלוסיית הילדים בחינוך המיוחד. אפשר לשים את זה,

על כל תחזית בסבירות גבוהה,

זה קשור לכי האבחון, קשור להרבה דברים. אבל נגיד שאנחנו לא נישאר במצב היום. אנחנו לא נעסיק 6,000 קלינאיות תקשורת, כי מערכת החינוך צפויה לגדול באופן מאוד מאוד משמעותי פשוט כי יש יותר ילדים. באופן מפתיע, אנחנו יודעים להגיד איזה סוג של חינוך הילדים יקבלו כנראה. אנחנו יכולים להגיד שעד 2035 גם אם נעשה את כל החקיקות האפשריות,

הילדים האלה ייכנסו לתוך מערכת החינוך.

אני מניח שזה מה שהתכוונת. אבל לא הספקתי לראות את הגרף.

אבל העלייה בקרב הילדים לחינוך המיוחד גבוהה מעלייה בגידול הדמוגרפי הכללי.

אם אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות - - יש עלייה. אני מניח שבלה ממשרד הבריאות מאזינה. - - אז גם אני מניח שאבחון אוטיזם הרבה יותר מדויק והרבה יותר מוקדם. אנחנו מתקרבים למדינות מפותחות באבחון שלנו,

יש גם יותר אנשי מקצוע.

אז אנחנו צופים שבטח במערכת החינוך הדברים ישפיעו בצורה יותר אקספוננציאלית מאשר בצורה ככה של שינוי מגמה. אם אנחנו מסתכלים על העסקים כרגיל, זה עסקים כרגיל. אנחנו עובדים ביחד עם המועצה להשכלה הגבוהה. אנחנו בשלב העברת הנתונים כדי לתקף את המספרים. גם עבודות שעשינו בעבר גם עם המועצה להשכלה גבוהה. אנחנו קודם כול מעבירים את כל הנתונים, פותחים את כל הנחות היסוד. אבל זה עסקים כרגיל עד 2035. זה אומר שאם אנחנו מתסכלים על תוכניות הלימוד כמו שהן היום ועל לימודי חו"ל וההכשרה, נניח שאנחנו מכירים בכולן, אז אנחנו רואים שהמקצועות האלה שנמצאים ב-2020 5,500 בקלינאות תקשורת, 6,200 ברפוי בעיסוק. וזה כל הרישיונות. אז אנחנו יודעים,

בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, אנחנו יודעים בדיוק שאלה המספרים. אנחנו יכולים גם להגיד שאנחנו יודעים שהמספרים ב-2035 יהיו לפחות 1,000. פי שניים. זה עסקים כרגיל. ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים לשקף הבא. רגע. אני רוצה לוודא שאני מבין נכון. יש פה צמיחה של פי שניים בכל אחד מהמקומות האלה. זה עוד בלי השפעות.

זה עוד כשאנחנו כרגיל. ואני אומר שגם אם נעשה מאמצים ושוב, אפשר לדבר הרבה אם השקף הזה מייצג ואנחנו מוכנים לפתוח את הנחות היסוד שלנו במודלים גם כשנשים דוח אנחנו לא אומרים שהוא דוח קדוש. אבל אנחנו כן אומרים כמה דברים.

בסופו של דבר, המקצועות האלה צפויים לגדול, אחד כתלות בנושא של מספר הילדים בחינוך המיוחד,

שניים, זה גידול ילדים באופן כללי. וגם אני אגיד הטיפולים במערכת הבריאות, בגני תקשורת למיניהם, גם הם צפויים לגדול. מה שאנחנו מדברים כרגע, בשקף הבא, זה על מערכת החינוך הספציפית. צריך לזכור שלצד מערכת החינוך יש גם את מערכת הבריאות והרווחה. גם הן צפויות לגדול ולהשתכלל. בעצם אם עוברים לשקף הזה, זה שקף ראשוני, אבל רציתי להראות לוועדה כדי שנבין את האתגר שעומד מולנו. אז אם נסתכל בקלינאות תקשורת, לפי תחזית משותפת למשרד החינוך, שוב, אנחנו נשים את הנחות היסוד על השולחן. אנחנו צפויים להכפיל את המקצוע בעוד 15 שנה.

על כל מועסק שנמצא היום במערכת החינוך, אנחנו נוסיף עוד מועסק. צריך להבין פה את האתגר. עוד לא שמנו את הנתונים של מערכת הבריאות. אבל גם לה יש אתגר. כי למה, אגב? תכפיל בשלוש. כאילו מערכת החינוך היא שליש. היא צפויה לגדול. אבל באופן כללי, ככה כאילו גרוסו מודו, ואפילו אם נשים את כל הנתונים ואפשר יהיה לסתור ולהגיד: אתם מגזימים, תורידו בחצי. גם אם תוריד בחצי, האתגר הזה הוא אתגר משמעותי למערכת. שוב, אני אומר: צריך להבין שהמערכת עברה במערכת החינוך ממוסדות ייעודיים של חינוך מיוחד לרפורמת השילוב. ולכן יהיה פה אתגר מערכתי להתמודד עם הדבר הזה. ולכן הצוות הבין-משרדי הזה דן בהרבה מאוד פתרונות אפשריים גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. אני אגיד על ארבעה כיוונים. שום דבר עוד לא סגור. חלק מהשיח מול הוועדה זה כדי גם לקבל ביקורת, אבל אני אגיד כמה דברים.

אם אנחנו רוצים מגזר ציבורי איכותי בנושא הזה, אנחנו צריכים להבין מה מושך אנשים למקצוע, איך אנחנו מבטיחים את איכות הטיפול בתוך המגזר הציבורי, מה התנאים של הפיתוח המקצועי, של ההדרכה של אותם בעלי הרישיונות, של תנאי העסקה. הרבה מאוד דברים דנים עכשיו מול משרד החינוך.

האם אנחנו מספיק אטרקטיביים כדי למשוך למקומות שחשובים לנו את בעלי המקצוע האיכותיים. הדבר השני למצות את הפוטנציאל הקיים. אני אתן דוגמה. בקורונה שבה אנחנו נמצאים נוספו טיפולים מרחוק. הנושא של טיפולים מרחוק הוא דבר נהדר, אבל צריך בשביל זה תשתית וצריך לעשות הכשרה וצריך לראות איך עושים את זה בצורה טובה, ומה זה מחליף ומה זה לא מחליף. ולכן גם היצע הקיים או ההיצע שיתווסף למערכת אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מאפשרים לו לטפל ביותר ולטפל יותר טוב. יש מגוון כלים. זה לא רק טיפול מרחוק.

אנחנו צריכים להבין האם אנחנו צריכים להגדיל ביחד עם המועצה להשכלה גבוהה וות"ת בעצם את כמות הלומדים,